מטעם הכנסת: הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 19) (כניסה למטווחים), התשע"ו 2016, של חברת הכנסת ענת ברקו, הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 20) (מתן רישיון לחיילים משוחררים שטרם מלאו להם 21 שנים), התשע"ו 2016, של חברת הכנסת עליזה לביא וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 21) (הסדרת השימוש במקווה טהרה), התשע"ו 2016, של חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק מס' פ/3070/20 וכלה בהצעת חוק מס' פ/3084/20, הצעת חוק זכויות החולה (תיקון, נגישות מוסד רפואי לדוברי שפות זרות), התשע"ו 2016, מאת חברי הכנסת יואל חסון, אלי אלאלוף, קארין אלהרר ואיימן עודה, הצעת חוק הספורט (תיקון, פטור ספורטאים מבוטחים), התשע"ו 2016, מאת חברי הכנסת מכלוף מיקי זוהר, דוד ביטן, רועי פולקמן, מירב בן ארי, בצלאל סמוטריץ, אמיר אוחנה, יואב קיש, מיקי רוזנטל, מיכל בירן, אחמד טיבי ועיסאווי פריג';

בהתאם לרשימת המבקשים. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, חיילי צה"ל, שאני רואה אותם יושבים שם למעלה, מ"פ בצה"ל, מ"פ מצוין, שמגן ביחד עם מפקדי החטיבה שלו ומפקדי צה"ל בכלל על ערכי מוסר הלחימה וערכי החברה הישראלית, מקבל ברשת איומים על חייו. חברי וחברות הכנסת, אנחנו בחציית קו אדום. והפנייה שלי היא אלינו, נבחרי העם. יש לנו, נבחרי העם, יד בשיח הציבורי המתדרדר הזה. שר הביטחון שלנו, לפני חודשיים, רץ לבית-המשפט להפגין כנגד המ"פ וכנגד הרמטכ"ל. והוא לא לבד. ראש הממשלה שלנו, בשלב הזה, שותק. כן, כדאי להסתכל גם על השיח כאן בכנסת. אני פונה אליכם, חברי למשכן, דוגמה אישית היא עדיין מרכיב עליון במנהיגות. בואו נעבור אנחנו לשיח אחר, פחות מתלהם, יותר מכבד, גם את האחר והשונה. בואו נשמור בכל כוחנו על צה"ל מחוץ לוויכוח הפוליטי. בואו ננסה לשמור על החברה הישראלית מהתדרדרות מסוכנת. זה בידינו.

תודה לחבר הכנסת איל בן ראובן. יעלה חבר הכנסת אכרם חסון. אחריו, חבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת עיסאווי פריג', אני רושם אותך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה לשתף אתכם במידע שאני אוסף בביקורים שאני עושה בכפרים הדרוזיים ובשאר הכפרים הערביים. לפני שבוע הייתי בכפר כסרא-סמיע. אני לא יודע אם חלק מכם מכיר או לא מכיר, אבל לפי מה ששמעתי, גם חברי כנסת לא מכירים, לצערי הרב. זה כפר מעורב מכל העדות, מכל העמים, מונה 8,400 תושבים, כ-3,400 בתי-אב, חברים שרובם אנשי כוחות הביטחון. אין בשני היישובים האלה אזור תעשייה, אין אפילו מפעל אחד. כ-70% מהנשים בשני היישובים לא עובדות, כך שבתי-האב חיים ממשכורת אחת. המצב הסוציו-אקונומי של שני היישובים הוא 2 מ-10. אני רוצה להגיד לך, אדוני היושב-ראש, אין בנק בשני היישובים. האזרחים שנותנים את כל החובות למדינה נוסעים לכרמיאל או למעלות כדי לקבל שירותי בנק, שלא לדבר על השירותים האחרים. כפי שאמרתי, אין אזורי תעשייה, אין מפעלים, אז מצב המועצה המקומית שם בכי רע, ולמרות זאת המועצה מצטיינת, בכל שנה היא מקבלת את פרס הניהול התקין מטעם משרד הפנים. כך שאתה רואה שכל האזרחים והתושבים נותנים את כל החובות, אזרחים טובים, שומרים על החוק, תומכים במדינה ומשרתים אותה, מצד שני, כמעט שלא מקבלים את השירותים המינימליים.

תודה לחבר הכנסת אכרם חסון. יעלה חבר הכנסת נחמן שי. אחריו, חבר הכנסת טלב אבו עראר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הבוקר קיימנו כינוס מיוחד של השדולה לחיזוק מערך החוץ של מדינת ישראל בנושא: 15 שנה לוועידת דרבן. לא שאנחנו מתגעגעים, אבל ועידת דרבן הייתה הרגע המכונן בענייני החוץ של מדינת ישראל, ובהדרגה לא רק בענייני החוץ. היא למעשה שחררה את אותו מעצור שמנע עד לאותו רגע מלתקוף באופן פרוע את ישראל, ובעיקר לפעול כנגד הלגיטימציה שלה. לא במקרה היא הוכרזה בדרבן בדרום-אפריקה, כי גם כלפי דרום-אפריקה הופעלו בעבר אמצעים דומים. מדרבן ואילך הלכה והחריפה המערכה המדינית כנגד ישראל. אנחנו, מדינת ישראל, לא זיהינו בהתחלה גם את הסכנה וגם את הפוטנציאל שיש בתהליך הזה. התהליך עצמו נכשל, ועידות דרבן נכשלו האחת אחרי השנייה, אבל התוצאות של דרבן והמסע כנגד מדינת ישראל על פני כל כדור-הארץ, ממש כך, נמשך והולך. מערכה מדינית, כלכלית, משפטית וכדומה. עסקנו בזה היום. אני רוצה גם מפה לומר דבר אחד: אנחנו נגד ה-BDS, נגד החרם, נגד משיכת השקעות וכן הלאה, אבל עם זאת צריך לזכור שהמעשה העיקרי שמדינת ישראל צריכה לעשות זה הסדר בינינו לבין הפלסטינים. לפחות לחתור לקראתו, תודה. אם לא להשיג אותו. תודה לחבר הכנסת נחמן שי. יעלה חבר הכנסת טלב אבו עראר, ואחריו, חבר הכנסת איתן ברושי. מכובדי היושב-ראש, גברתי השרה, מכובדי חברי הכנסת, ממשלת ישראל רוצה בכל דרך להוכיח ריבונות ושליטה במסגד אל-אקצא. מסגד ה-144, ככה אנחנו קוראים לו. מסגד (אומר דברים בשפה הערבית) 144. מסג'ד אל-144 דונם, בדיוק. ולכן, איך אפשר לטעון שישראל שומרת על הסטטוס-קוו, וככה מתהדרת בעולם, בזמן שהיא מונעת, אוסרת על מוסלמים להיכנס למסגד אל-אקצא כדי להתפלל, ובמיוחד בחודש רמדאן? לרבות חברי כנסת ערבים מוסלמים. אני לא יודע איזה מין השוואה עושים בין חבר כנסת ערבי מוסלמי, שהתפילה במסגד אל-אקצא היא מצווה דתית עבורו, לבין חבר כנסת יהודי שנכנס בכוונה ליצור פרובוקציות שם, עד שהגיע למצב שאתמול, אפילו היום, בשעות הבוקר המוקדמות, מנעה משטרת ישראל מעמותות שמכניסות מזון,

בְּחַיֵי האל, מה אתה מפחדים מהאוכל?) אוכל, יא יושב-ראש.

(אומר בערבית: קוראים לו סחור בערבית.

ארוחה שאוכלים לקראת תחילת הצום,

מונעים מ"סחור" להיכנס לשם. איזה מין דבר זה?

אנושיות, קצת חמלה.) תודה לחבר הכנסת טלב אבו עראר. יעלה חבר הכנסת איתן ברושי, ואחריו, חבר הכנסת חמד עמאר. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, זה לא מפתיע שביום כזה אני מצטרף לדבריו של חברי איל בן ראובן בנושא שמדאיג לפי דעתי את רובנו, פרשת החייל היורה מחברון, אלאור אזריה. היא לא יורדת מסדר-היום, ויש מי שדואג שזה לא ירד מסדר-היום. ההתקפות חסרות הרסן על המ"פ שהיה נוכח באירוע, רב-סרן תום נעמן, ההתקפות האלה עוברות כל גבול ויש בהן כדי לעורר דאגה ואזהרה חמורה. ההשתלטות של גורמים עוינים על הרשתות החברתיות וחלק מאמצעי התקשורת יוצרת איום על החברה,

וקודם כול על הצבא של כולנו. מתחייב טיפול כולל ומקיף כדי לשמור על הערכים ועל העקרונות שעל-פיהם מתנהלת המדינה כבר שנים רבות. ואני קורא, וראיתי בדרך לכאן תגובה של ראש הממשלה, לא ראיתי את הפרטים, אבל אני קורא לראש הממשלה ולכל שרי הממשלה לצאת בהצהרה והחלטה משותפת שקוראת להפסיק את מסע מחול השדים הזה ולשמור על צה"ל של כולנו מחוץ לוויכוח הפוליטי. אני קורא לתת גיבוי מלא לפיקוד הבכיר שהרמטכ"ל בראשו ולפיקוד בכל הרמות, כולל לרב-סרן תום נאמן וחבריו. יש לגבות את מי שעומד בחזית, את מי שאומר את האמת ואת מי שצריך לתת דוגמה אישית של מוסר וערכים.

כמו איל וכמו רבים כאן בבית הזה, ששירת כחייל ומפקד בסדיר, בקבע או במילואים, וילדיו שירתו ומשרתים בצבא, חשובות לנו הנאמנות והאחריות של הממשלה והפיקוד לכל חייל בכל משימה. תודה לחבר הכנסת איתן ברושי. חבר הכנסת חמד עמאר, ואחריו, חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף.

חברי חברי הכנסת, ממשלת ישראל פרסמה את היישובים באזורי עדיפות לאומית לענייני בינוי ושיכון, על מנת להעצים את הבינוי והשיכון באותם יישובים. ולהפתעתי גיליתי ששני יישובים דרוזיים הוציאו מהרשימה, היישוב דאלית-אלכרמל והיישוב עוספיא. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להגיד לך שמצב הבינוי והשיכון בשני היישובים האלה הוא מצב מאוד מאוד מאוד קשה: הצעירים לא מוצאים מקום לבנות את הבית שלהם, הצעירים לא מצליחים להוציא

ותוכנית לבניית הבית שלהם. לכן, קודם כול, אני אגיד לך מה הדבר הקשה בהוצאת היישוב מאזור העדיפות: מעבר לכל ההטבות, כל מכרז שיצא, כל אחד יכול לגשת אליו, אפילו מכרז לחיילים משוחררים. מכל יישוב במדינת ישראל יכולים לגשת למכרז ולזכות במכרז, וכבר היה דבר כזה בדאלית-אלכרמל. לכן אני מבקש מהשר, שר השיכון ושר האוצר, הם מכירים את הייחודיות של היישובים הדרוזיים, הם מכירים את המצוקות של היישובים הדרוזיים, להכניס את שני היישובים האלה לאזור עדיפות לאומית על מנת לאפשר לתושבי המקום בלבד לגשת למכרז. אני מדבר עכשיו בנאומי דקה, אבל אם הדבר הזה יצא לפועל והרבה תושבים ייכנסו לשם, לא מדאלית-אלכרמל, הרבה אזרחים ייגשו לשם, לא מדאלית-אלכרמל ולא מעוספיא, זה יכול לגרום להרבה הרבה בעיות בתוך היישובים האלה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת חמד עמאר. יעלה חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף, ואחריו, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, כבוד השרה מירי רגב, יש בעיה, מה שנקרא בנייה לא מוסדרת אצל האזרחים הערבים. הבנייה הלא-מוסדרת, זה לא בנייה לא חוקית,

נובעת כמובן, וכולם מבינים, ואין לטמון את הראש בחול, ממדיניות האפליה הממושכת שנוקטות ממשלת ישראל וממשלות ישראל כלפי האזרחים הערבים, שהם בעלי האדמה, בעלי הארץ הזאת. הבעיה הזאת ידועה וברורה, היא תוצר ישיר, תוצאה ישירה של מדיניות האפליה הזאת. זו עובדה. נדבר על זה עשרות שנים, נתווכח על זה, זו עובדה קיימת, ואין להתווכח על זה לפי כל הנתונים שישנם במדינה. לפני כמה חודשים, חצי שנה, הממשלה החליטה אולי לעשות איזה צעד, אנחנו קוראים לזה צעד חיובי,

אבל בכל זאת אמרנו שזה צעד חיובי, וחוקק חוק תכנון ובנייה חדש עם חוק ההסדרים עם התקציב שעבר ב-19 בנובמבר 2015, שאולי ייתן תקווה, במירכאות, או התחלת הסדר, ניצוץ של הסדר, לכל עניין הבנייה הלא-מוסדרת אצל האזרחים הערבים. ועדיין, כמובן, הממשלה לא התחילה לממש אף חלק מזה. להפך, היא באה להסלים את המצב ולהחליט שצריך לבצע הקפאה, והיא מתנה את ההקפאה הזאת בתקציבים.

אנחנו את המדיניות הזאת, המקל והגזר, הגזר והמקל, עברנו בשנת 1948,

זה לא, בשנות הממשל הצבאי,

עם כל הכבוד לכל ההחלטות של הממשלה, ואני פונה עכשיו מעל הבמה הזאת גם לשר האוצר, שבידו תיק הבנייה והתכנון,

וגם למשרד הפנים, לכבוד הרב דרעי, שלא ייתנו יד לזה אם אכן הם שרים שאנחנו יודעים שהם הגונים מאוד. והחלטה תבוא, עכשיו יחוקקו חוקים, תודה. שיעקפו את חוק

עבדאללה אבו מערוף, חבר הכנסת, אני לא רוצה להפסיק מיקרופונים. אתה שלוש דקות וחצי, מהצד.

חבר'ה, אני לוקח את הזמן מהרגע הזה, ככה שתדעו.

חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה, ואחריך, חבר הכנסת חיים ילין.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, היום 20 ביוני, וב-20 ביוני מצוין בכל רחבי העולם, אדוני היושב-ראש, יום הפליט הבין-לאומי, שיסודו בהחלטת העצרת הכללית של האו"ם משנת 2000, לציין את מועד כינוסה של הוועידה הבין-לאומית שבה נוסחה האמנה הבין-לאומית בדבר מעמדם של פליטים. בשנת 2015 יש יותר פליטים, מבקשי מקלט ועקורים בתוך מדינתם מאשר בכל התקופה מאז סוף מלחמת העולם השנייה.

לפי נתונים שפרסמה נציבות האו"ם לפליטים, יש בעולם 59 מיליון בני-אדם שהם פליטים. אנחנו מציינים בכנסת את יום העישון, יום העיוור, ימים מיוחדים, אבל כנראה לא במקרה הכנסת הזאת לא מציינת את יום הפליטים. אנחנו ביום הזה מזכירים ונזכרים באותם מיליוני פליטים פלסטינים במחנות הפליטים בגדה המערבית, ברצועת-עזה, בלבנון,

ואנחנו קוראים ליישם את החלטות האו"ם, לרבות החלטה 194, ואת היוזמה הערבית בדבר פתרון בעיית הפליטים. תודה לחבר הכנסת אוסאמה סעדי. יעלה חבר הכנסת חיים ילין, ואחריו, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. כבוד היושב-ראש, תודה, כנסת נכבדה, היום היינו בדיון בוועדת הכנסת על הגדלת מספר חברי הכנסת בוועדות. נוסף על זה גם הקימו שתי ועדות חדשות.

אני מבין שיש פוליטיקה ואנחנו צריכים לשחק את המשחק הפוליטי. השאלה היא מה הגבולות של הפוליטיקה. מי הולך להיות עכשיו בוועדות החדשות של ניצולי שואה? אין ועדה פה שלא מטפלת בזה, ובשוויון, מי לא הולך לטפל בזה? עכשיו קמו שתי ועדות לצרכים פוליטיים לחלוטין. אין שום סיבה בעולם להקים את הוועדות לנושאים האלה. צריך לדעת, ועדות שמוקמות לפעמים מנציחות את העוול של אותו סקטור, ולכן עושות את הפעולה ההפוכה.

30 שרים וסגני שרים שלא יכולים להיות שותפים, 90 חברי כנסת, עוד שתי ועדות, איך אנחנו נראים? אנחנו צריכים פה לחוקק ולעשות הכי טוב שאנחנו יכולים לעם שלנו, לא סתם להרים יד. אתם לא חושבים, קואליציה ואופוזיציה, שהגיע הזמן לשנות את השיטה הזאת? צודק, ידידי.

עם זה לא הולכים לבנק.

תודה לחבר הכנסת חיים ילין. יעלה חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, ולאחריו, יוסף ג'בארין. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, אתמול, יום ראשון, היה יום שחור בהחלטות הממשלה. הממשלה קיבלה כמה החלטות שיהוו יום שחור. היא החליטה להקים את גוף האכיפה.

כאילו יש עבריינים. מי שעבריין זה המדינה, זו שעשרות שנים לא מאשרת תוכניות מתאר והיום באה לחפש את הדרך ולהתנות קיום תוכנית כלכלית או ביצוע תוכנית כלכלית בהריסת מבנים. לאן אנשים ילכו אחרי שיהרסו להם את הבתים? המדינה, נזכיר לה שאנחנו אזרחי המדינה ויש לה אחריות מלאה גם למגורים שלנו ולשיכון שלנו. אז ההחלטה היא להקים גוף במקום לבוא ולהקים את הגוף התכנוני שצריך לבוא ולטפל מהיום הראשון של הקדנציה הזאת, לפני יותר משנה. הגשנו תוכנית מפורטת לפתרון הבעיה של המבנים הלא-מורשים, הגשנו את זה לכמה שרים, לא ראינו תגובה, והיום מתנים גם ביישום תוכנית שהיא אפילו תרמית אחת גדולה. אתמול גם אישרו את כביש מס' 200, וזה בא לחנוק את היישוב דהמש, שיש בו יותר מ-700 איש.

סוגרים אותם בלי כניסה, בלי יציאה. תודה. אני אומר משפט אחרון לראש הממשלה: אתה אחראי לזה שאין מבנים מאושרים ליישובים הערביים, ולא יכול להיות "הרצחת וגם ירשת". תודה לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. יעלה חבר הכנסת יוסף ג'בארין, ואחריו, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. כבוד היושב-ראש, הממשלה אישרה אתמול תוכנית להגברת האכיפה, אכיפת דיני התכנון והבנייה בחברה הערבית. תופעת הבנייה ללא היתר היא תוצאה בלתי נמנעת של הכישלונות הרבים של הגורמים הפוליטיים והתכנוניים, כישלונות בפיתוח היישובים הערביים. המדינה לא מקדמת פתרונות תכנוניים הולמים לחברה הערבית, ולכן זה לא חוקי וזה לא מוסרי להשתמש בסמכויות האכיפה והענישה. יסוד תופעת הבנייה ללא היתר אינו בדפוס עברייני של האזרחים הערבים, כפי שמנסים גורמים שונים במערכת הפוליטית לתאר את התופעה. יסוד התופעה טמון קודם כול במכשולים מוסדיים, תכנוניים ומשפטיים שאונסים את התושבים הערבים לבנות ללא היתר על אדמותיהם הפרטיות, מחוסר ברירה, כדי לספק זכות בסיסית של קורת גג. לא ניתן להפחית את תופעת הבנייה ללא היתר ביישובים הערביים אם לא יינקטו צעדים ממשיים להסרת המכשולים הממסדיים לתכנון ראוי ביישובים הערביים, בעיקר על-ידי קידום ואישור של תוכניות מתאר שעונות על הצרכים האמיתיים של יישובים אלו. אנחנו מבקשים להקפיא מיידית את כל צווי ההריסה ביישובים הערביים ובשכונות הערביות ביישובים המעורבים, ולפעול במקביל להרחבת שטחי השיפוט של היישובים הערביים ולאישור תוכניות מתאר שמתחשבות בצרכים התכנוניים והסוציו-אקונומיים של החברה הערבית. נדרשת תוכנית ממשלתית מקיפה של בנייה ציבורית על אדמות מדינה.

תודה לחבר הכנסת יוסף ג'בארין. יעלה חבר הכנסת עיסאווי פריג', ואחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני היושב-ראש, חברים וחברות, היום התקיים בוועדת החוקה דיון בחוק העמותות.

מטבעו יש בו דעות שונות ואמור להיות דיון יחסית חריף. השתתף בדיון חבר הכנסת אורן חזן, והיושב-ראש היה חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, שעבד שעות נוספות. חבר הכנסת חזן התחיל את הדיון: מה אתם מדברים על כיבוש? כבשתם את הסחנה, לא מספיק? כבשנו את הסחנה. מדברים על גזענות, ואני רוצה לציין סוגיה על הדרך. שאלתי את אחד מחברי הקואליציה שהשתתף בדיון, איך אמירות כאלה עוברות, שערבים כבשו את הסחנה. אז חבר הכנסת אמר לי, אדוני היושב-ראש: ממתי מתייחסים לחבר הכנסת חזן? קיבלתי. באמת לא מתייחסים אליו.

שיושב-ראש ועדת החוקה חבר הכנסת ניסן סלומינסקי אפשר שעה וחצי לחבר הכנסת חזן להיות הילד השובב ולהמשיך ולהפריע ולהגיד את האמירות הגזעניות בלי לנקוף אצבע, זה אומר לי רבות. תודה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. יעלה חבר הכנסת אחמד טיבי, ואחריו, חבר הכנסת מסעוד גנאים. חבר הכנסת גנאים לא פה? הנה, פה. אדוני היושב-ראש, לאחרונה יש שינוי נוסף לרעה בירושלים המזרחית, במיוחד בעיר העתיקה, במיוחד ולרבות בחודש הרמדאן. היה מותר לאמבולנסים של "הסהר האדום" הפלסטיני וג'מעיית "נוראן" להגיע לתוך המסגד, לאזור המסגד, ולהוביל אנשים חולים החוצה. הם היו נכנסים דרך באב-אל-אסבאט, שער האריות, ומפנים אותם לבתי-חולים. לאחרונה מספר אמבולנסים, גם של "הסהר האדום", גם של עמותת "נוראן", נמנעה כניסתם על-ידי המשטרה בטענה, קצין המשטרה אמר: האזור הזה שייך ל"מגן דוד אדום".

אני מכיר את החוק היטב, אדוני היושב-ראש, אני לא מכיר חוק כזה,

הוא סיכן את החולה, נאלצו לפנות אותו, את החולה, בטרקטורון חשמלי קטן, בטרקטורון, לפנות חולה מתוך מסגד אל-אקצא בטרקטורון, עד שמובילים אותו לבית-חולים. אתם יודעים מה הסכנות, מה המשמעות הרפואית של הדבר הזה. לאחרונה, תלמיד בבית-הספר בבית-חנינא, פאדי סלפיתי, התקף לב, בן 13. 20 דקות עד שהגיע אמבולנס, כי צריך לתאם עם המשטרה. אם אתם לא יכולים להגיע בזמן, תנו לאמבולנסים שכן יכולים להגיע בזמן ונמצאים שם בשטח, "אל-הילאל אל-אחמר" הפלסטיני, ג'מעיית "נוראן" כדי לאפשר את הטיפול הרפואי, תודה, אדוני. שחולים זקוקים לו. אדוני צודק. עד מתי יישאר העניין הזה בידי המשטרה, שמתעמרת לא רק באנשים חיים ובריאים, אלא גם באנשים חולים, אדוני היושב-ראש? תודה לחבר הכנסת אחמד טיבי. יעלה חבר הכנסת מסעוד גנאים, ואחריו, חבר הכנסת באסל גטאס. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ג'ו קוקס, חברת הפרלמנט הבריטי ממפלגת ה"לייבור", נרצחה בידי מתנקש לפני כמה ימים. הרצח הוא רצח פוליטי, רצח שנאה, בגלל עמדותיה הליברליות וההומניות של קוקס. המתנקש, קיצוני פנאטי, שבעיניו קוקס, שפועלת למען החלשים והפליטים והעניים ולמען ערכים הומניים, היא בוגדת והם בוגדים. קוקס היא דוגמה לפוליטיקאית ופרלמנטרית בעלת ערכים שנלחמה והקריבה את חייה למען ערכים אלה. קוקס עמדה לצד הפליטים ונגד רצח האזרחים בסוריה ולצד הפליטים הפלסטינים ונגד האפליה ונגד הדיכוי בעולם. יש לה אמירה באחד מהנאומים שלה, שהיא אמירה מעניינת מאוד ונכונה מאוד, היא אומרת: לפעמים כל מה שהרוע צריך כדי לנצח הוא שאנשים טובים לא יעשו דבר. אדוני היושב-ראש, בישראל, מלא אבק של הסתה ושל שנאה, ובסוף שנאה זו הורגת.

תודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. יעלה חבר הכנסת באסל גטאס, ואחריו, חבר הכנסת יהודה גליק. אדוני היושב-ראש, יש שר, שרה במליאה?

השרה יושבת, שרה ישנה. אתה יכול להמשיך, אדוני. לא מעניין מה שאנחנו מדברים,

גם משם היא שומעת את כל מה שאתה אומר.

היא לא מחוץ למליאה. אני רוצה להתחיל מהיום להגיד לכם, אחד-אחד, שאף אחד לא עושה לנו טובה.

ממשלת נתניהו, כל השרים, הפקידים, אף אחד לא עושה לנו טובה, בשום דבר. החלטת ממשלת ישראל מאתמול, להתחיל להתנות ולשים התניות על ביצוע תוכנית כלכלית שכבר אושרה בממשלה, היא פשוט כתם. אתם לא עושים לנו טובה, לא בתוכנית הכלכלית, שהיא פירורים, שנתתם אותה 68 שנים מאוחר מדי. ממשלה אחר ממשלה, מדיניות של אפליה, של הזנחה, של אילוץ של התושבים הערבים לבנות בלי היתרי בנייה, וזה לא אני אומר, זה דוח הוועדה הממשלתית שמינתה ממשלת נתניהו הקודמת. אני רוצה אחת ולתמיד לקרוע את המסכה הזאת שאומרת כאילו, כאילו מטפלים בנו בכפפות של משי בעניין אכיפת חוקי הבנייה. תשמע, אדוני היושב-ראש, בכפר בית-ג'ן, בתים שיש נגדם צווי הריסה של, אני לא אוהב להשתמש בזה, אבל של מי ששירתו בצה"ל, מג'די ח'טיב, הקנסות שהוא ספג עד היום, 250,000 שקל, (אומר בערבית:

מפחידים אותנו עם הקנסות.) תודה, אדוני. שפיק חמזה, 200,000 שקל, איימן פארס, 160,000 שקל, יאסר ח'טיב, 250,000 שקל, משייח' תודה.

דרוזים, ארבעה אחים, 500,000 שקל בכפר בית-ג'ן. אתם לא מפחידים אותנו עם הקנסות, אתם עושים הרבה יותר גרוע כבר עכשיו. תודה, אדוני חבר הכנסת באסל גטאס. יעלה חבר הכנסת יהודה גליק, ואחריו, אחרון השואלים, אורי מקלב. לא השואלים. נואמים.

הוא גם שואל וגם נואם וגם הכול ביחד. חבר הכנסת יהודה גליק. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת מן האופוזיציה, מן הקואליציה, מתוקים מדבש, אני מבקש להקדיש את דברי להזכיר איש אשכולות, איש בונה ירושלים שהובא היום למנוחות, הד"ר ארווינג מוסקוביץ. האיש זיהה את הצורך החיוני בהשלמה הלכה למעשה של שחרור מזרח-ירושלים על-ידי יצירת רצף טריטוריאלי של התיישבות יהודית השוברת את הרצף הטריטוריאלי שהתקיים בחלק של העיר גם הרבה שנים אחרי שחרורו. האיש השקיע את מיטב כספו כדי להגשים את החזון הציוני. האיש האמין בכל מאודו בצדקת דרכנו כעם שחזר לארצו, הוא לא נרתע לרגע מלהפוך מילים וערכים אלה למציאות תכליתית על-ידי יצירת עובדות בשטח. אם רק היו לנו עוד כמה אנשי חזון ומעש צדיקים נדירים כמו ד"ר מוסקוביץ, כבר מזמן היינו בשלב הבא המתבקש של המפעל הציוני, דהיינו החלת הריבונות על כל יהודה ושומרון. זאת המורשת שלו, שרעייתו הצדקת צ'רנה נאבקת יום-יום, באומץ ובחוכמה, לקדם, וזה כהמשך ישיר למפעל החשוב שהובילו יחד כל השנים. יהי זכרו ברוך. תודה לחבר הכנסת יהודה גליק. יעלה אחרון השואלים, חבר הכנסת אורי מקלב נואמים, הנואם האחרון. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברי חברי הכנסת, הוויכוח והניסיון לכרסם בקדושת השבת והפעלת תחבורה ציבורית בשבת, חשוב לנו לחדד, זאת לא שאלה של צרכים, האם יש חסר, האם יש צורך,

האם יש אפשרות להגיע למרכזי בילוי או אין אפשרות להגיע למרכזי בילוי. השאלה המרכזית היא ערכים מול צרכים פרטיים. האם ערך השבת נחשב ונשאר לנו ערך מוגן, ערך שהיה הבסיס והדגל של העם היהודי, הוא היה בסיס גם למי שלא שמר תורה ומצוות בדקדוק, הוא היה בסיס לסמל את העם היהודי, את הברית עם העם היהודי, את המיוחדות וההפרשה של שבת קודש בין שאר ימי השבוע. זאת השאלה, האם זה נכס יסוד של העם היהודי מול צרכים כאלה ואחרים,

אנחנו בכנסת כל היום, ואנחנו דנים היום בחסרים שיש ובצרכים שיש. זה לא אומר, זה לא שווה-משקל לצרכים ולחסרים מול הערך המיוחד של העם היהודי, שזה שבת קודש. ולכן, הערכים של רצונות ושל צרכים פרטיים מול ערכים ציבוריים, הם הקובעים. ולכן, תחבורה ציבורית בשבת, בין במסגרת עירונית, בין במסגרת כללית, אותו דבר,

ועל זה אנחנו היום דנים.

תודה לחבר הכנסת אורי מקלב. תמו הנאומים בני דקה.

סעיף 3 בסדר-היום: הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 9), התשע"ו 2016, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות חבר הכנסת אלי אלאלוף. תודה, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אין כמו היום הזה כדי להביא את הצעת החוק הזאת שמשלימה את מה שהתחלנו הבוקר בוועדה בנושא דיווח על רפורמת בריאות הנפש. היה דיון מעמיק, גם שלוש שעות לא הספיקו, ואנחנו נמשיך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 9), התשע"ו 2016. הצעת החוק שלפנינו באה לתקן טעות שנפלה בתיקון חוק טיפול בחולי נפש בקדנציה הקודמת. מי שהוגש נגדו כתב-אישום, אך נמצא כי הוא אינו כשיר לעמוד לדין, ניתן על-ידי בית-המשפט צו אשפוז או צו טיפול מרפאתי. בתיקון מס' 8 שנעשה לפני כמה חודשים, כפי שאמרתי, בקדנציה הקודמת, התכוונו להגביל את התקופה המרבית של צו האשפוז כך שתשווה לתקופת המאסר המרבית הקבועה לאותה עבירה, ללא שיקול דעת מצד בית-המשפט. לפני תיקון זה לא הייתה הגבלה על תקופת צו האשפוז. ראוי להדגיש שתקופת צו האשפוז הנקבעת על-ידי בית-המשפט אינה התקופה שבה בפועל החולה יהיה מאושפז. הוועדה הפסיכיאטרית היא שקובעת באופן מלא מתי ישוחרר החולה, והיא מפעילה את שיקול דעתה המקצועי והפרטני לכל חולה וחולה וקובעת את מועד שחרורו. במרבית המקרים, תקופות האשפוז והטיפול המרפאתי שממומשות למעשה הן קצרות בהרבה מהתקופה המרבית. הבעיה הייתה שהניסוח שבו השתמשו לא ייצג נאמנה את כוונת המחוקק ואִפשר לבית-המשפט להפעיל שיקול דעת ולקצר את תקופת צו האשפוז המרבית. מצב זה גרם למחלוקת בין בתי-המשפט בנוגע לפרשנות הסעיף. העניין הגיע לפתחו של בית-המשפט העליון אשר החליט שלא לפסוק בפרשה עד שהמחוקק יבהיר את כוונותיו, ומכאן הדחיפות שבהצבעה על החוק. הוועדה דנה בנושא מחדש, שקלה בשנית את כל השיקולים הכרוכים בו והגיעה למסקנה כי כוונת המחוקק המקורית נכונה וכי אין בידי השופט הכלים להעריך מה צריך להיות אורכה של תקופת האשפוז. בנוסף, ולאור הערות חברי הכנסת והסנגוריה הציבורית, החליטה הוועדה כי כדאי להשאיר לבית-המשפט שיקול דעת במקרים חריגים ובנסיבות מקלות במיוחד. במקרים אלה יוכל בית-המשפט לקצר את תקופת צו האשפוז המרבית לפי שיקול דעתו. אז למה מטילים עונש מרבי? למה זה הכלל? למה זה הכלל, עונש מרבי? המרבי שהוא קובע.

אני חושב שזו ההחלטה. ציינתי נקודה מאוד חשובה, חברי, שכמעט באף מקרה העונש המרבי אינו מופעל, הוא קצר מאוד כשזה אשפוז. אז יש אפשרות, אבל, אלי, זה מה שדרש החוק.

אני מביא הצעה שכבר בושלה ודיברו עליה. לא ראיתי, הוועדה לא ראתה בזה שום בעיה. אני רוצה להודות פה לנציגות הפרקליטות, שהבינו את רצון חברי הכנסת לשמור על גמישות ואיזון והסכימו לפשרה זו, אשר התקבלה גם על דעת הסנגוריה הציבורית וכל הגופים המקצועיים המעורבים בנושא. אני מבקש להודות לחברי הכנסת, שבאמת השקיעו זמן רב, אפשר לציין כמה שמות, אבל כדי שלא לפגוע באחרים אמנע, לצוות הוועדה ומנהלת הוועדה ענת כהן שמואל, ליועצת המשפטית, שפעם ראשונה אני עובד אתה, ואני חייב לציין את היכולות והרצון שלה להגיע לפשרות, נירה לאמעי, אשר עמלה רבות באמת להשיג את הפשרות, ולמשרד המשפטים. ההצעה הזאת הוגשה עם הסתייגויות של חברי הכנסת אורלי לוי אבקסיס ואילן גילאון. אני מבקש, למרות הגשת ההסתייגויות, לדחות אותן ולאשר את החוק הזה.

תודה ליושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות חבר הכנסת אלי אלאלוף. אם כן, כפי שציין יושב-ראש הוועדה, יש הסתייגות של חברת הכנסת אורלי לוי, והיא נמצאת באולם. חבר הכנסת אילן גילאון לא נמצא. יש לך חמש דקות, חברת הכנסת אורלי לוי, לנמק את ההסתייגות, ואולי אפילו יכול להיות שיהיה לך רוב. אז אולי עדיף לא לנמק. חמש דקות לרשותך. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות,

למען גילוי נאות אני חייבת לומר שכשהייתי בוועדה לפני כשלושה שבועות, הביאו נוסח שהיה הרבה יותר קיצוני מהנוסח שמוגש לפנינו היום. וכשהערתי, ביחד עם חברי אילן גילאון, הערה מתבקשת לגבי,

כאשר מגיע נאשם, בוא נביא בחשבון שאין לו בעיה נפשית. מגיע למשפט בפני שופט וכדומה, העונש המרבי, הרי אנחנו מכירים, בתוך הסיפורים האלה אנחנו חיים, כמעט שלא נפסק בשום אירועים. והמעטים, תמיד לא. תמיד, תמיד לא מגיע לעונש, אתה יודע מה? יש מקרים מאוד מאוד מאוד מסוימים, אנחנו יכולים לספור אותם על יד אחת. וכשאנחנו מגלים, אז באמת בית-המשפט לוקח לתשומת לבו נושאים נוספים, ולשיקול דעתו, שבאים ומאזנים. התיקון שהובא אלינו בא לומר: האנשים האלה בעצם יקבלו,

אולי זה לא בבית-כלא רגיל, אבל בסוג של מאסר, גם אם זה מאסר פסיכיאטרי, יקבלו אוטומטית את העונש המרבי על העבירה. ואז העונש הזה, אין זה משנה,

בכוונה אחזור ואומר, אם בבית-כלא או במוסד אשפוזי, הוא לא יוכל לצאת החוצה. ואתן לכם דוגמה שבעצם חידדה את האבסורד הזה, והיא הייתה דוגמה שהועלתה גם על-ידי חבר הכנסת אילן גילאון, שעדיין לא הגיע, ואני בטוחה שהוא תכף יגיע, שהיה ואנחנו מדברים, לדוגמה, על בן-אדם שנתפס עם מריחואנה, אז יש לו בעיות נפשיות. האם ייתכן הדבר שבגלל הבעיה הנפשית שלו הוא יישפט על ההחזקה של המריחואנה בעונש המרבי, כי זה סמים מסוכנים, לשנים? עכשיו, השאלה היא מה יקרה שם, ואחרי השנים האלה, איך הוא יכול לחזור לחברה ובאיזה מצב. אני סבורה שאולי במצב קשה יותר מאשר המצב כשהוא נכנס. והעונש הוא לא מידתי, כי אם הוא היה מגיע לבית-המשפט, הוא היה, סביר להניח, מקבל איזו עסקת טיעון. פה אנחנו סותמים את הגולל גם על עסקאות טיעון, ובעצם מצרים את החופש של אנשים שבמסלול הרגיל היו יוצאים עם עונש מופחת. אבל יש פה גם שאלה אחרת, ופה הקושי הגדול לעשות את האיזונים. ואני ביקשתי לעשות הפרדה, ולעשות בעצם איזה סוג של החרגה, כי באותה מידה אנחנו עדים לאירועים, שבחלקם הגיעו גם לפתחנו על-ידי חדשות בעיתונים ובכלי תקשורת,

למשל, של שכנים או של אנשים שהיו מסוכנים מאוד לציבור, ושם אולי כן היה צריך לקחת, בשיקולי דעת מאוד ספציפיים, מאוד אינדיבידואליים, שאם אנחנו בעצם באים ומשחררים מוקדם מדי, מה קורה עם אותו בן-אדם ומה קורה עם הסביבה שהוא מסוכן לה, פרט לזה שהוא מסוכן לעצמו? הרי אנחנו מכירים את הסיפור על השכנה שהתלוננה פעם אחר פעם, וכל פעם ששחררו את השכן שלה הוא איים על חייה, התנכל לה ופגע גם ברכוש שלה. וביום בהיר אחד הוא גם רצח אותה, למרות כל אותות האזהרה. אני אומרת שכשבאים לעשות תיקון כזה, שבא לתקן עוולה מסוימת, הוא צריך להיות תיקון אמיתי, שיביא בחשבון את המצבים השונים שבהם אנשים נמצאים. אז ברגע שהעליתי את האבסורד הזה, הבינו גם יושב-ראש הוועדה וגם משרד המשפטים שאנחנו מתקנים חטא בעוולה, וזה לא מה שביקשנו. אז הגיעו לאיזה סיכום או איזו פשרה, שבעיני היא לא הפשרה האופטימלית שהייתי רוצה לראות. הוא כן יותר טוב מההסדר הקודם שהיה. ואני, יחד עם חברי אילן גילאון, הגשנו את ההסתייגות, שיש מקרים שבהם אנחנו לא יכולים להתייחס להחזקת מריחואנה לדוגמה, או להמתה של ילד, או רצח, או סיכון, ניצול קטינים לזנות, ניסיון לרצח, המתת תינוק, התעללות בקטין או בחסר ישע, תקיפת זקנים, סחר בבני-אדם והיזק לבעלי-חיים, צריכים להפריד בקטגוריה נפרדת, להפריד בין גוף ונפש, בין סכנה לגוף ונפש, לבין עבירות שהן יותר עבירות של, אתה יודע מה? אולי אפילו נגיד חומר.

אם אפשר לסיים. לכן אני מבקשת, חברי חברי הכנסת, לתמוך בהסתייגות הזו, כי ההסתייגות הזו תביא בסופו של דבר גם לתיקון של הפשרה שהושגה, שהיא בכל מקרה מתקנת מצב של החוק שהוגש, אבל היא ממש ממש לא מספקת. ויש בתיקון הזה כדי להכניס שכל גם בהתנהלות שלנו כחברי כנסת, אבל לתת כלים בידי השופטים, למה את לא מתנגדת? לתת כלים בידי השופטים לעשות משפט צדק אמיתי, תוך הסתכלות אינדיבידואלית על המקרים שעומדים בפניהם. אבקש לתמוך בהסתייגות.

למה את לא נגד?

כי המצב היום הוא גם לא אידיאלי.

שיביאו תיקון נורמלי. אני בהחלט רוצה שיהיה תיקון, ולכן אם אקבל את ההסתייגות אז החוק יהיה טוב יותר.

אבל היה ולא, נישאר במצב ההזוי שבו אנחנו נמצאים. אני מבקשת מכולם לתמוך בהסתייגות. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. אדוני היושב-ראש יכול לסכם את הדיון בהסתייגויות,

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מאוד מעריך את היכולת של חברת הכנסת אורלי לוי לנתח את המצבים המשפטיים והחברתיים, אני באמת מאוד מעריך. אבל היה רצוי באמת, אורלי, ואני אומר את זה בחיבה, לא כדי לפגוע חס ושלום, הצעת החוק המקורית, זאת שאתה פתחת בדיון, הייתה במצב א', ובעקבות ההערות שלך, שרק בדיון השני הצטרף אליהן אילן גילאון, עשינו שינויים שלדעתי הם מהותיים. הנושא הוא מאוד מורכב. אני לא משפטן כמוך ואני לא יכול לנתח בראייה שלך את המצב המשפטי. אנחנו חיפשנו פתרונות לטובת דווקא נפגעי נפש, כי גם אם אמרנו העונש המרבי, ביקשנו להקל עליהם, השארנו מקום להקל תמיד ולהתבסס גם על הנתונים שקיבלנו ממשרד המשפטים, שרוב המקרים היום יוצאים אחרי תקופה יחסית קצרה לחופש המוחלט ממערכת המשפט כי הם לא, אחרי שגמרו והוועדה הפסיכיאטרית הודיעה שהאיש לא מסוכן יותר לציבור, הוא משוחרר לגמרי. וזה היה חשוב לנו, כי אני חושב שלהשאיר אדם גם בבית-חולים פסיכיאטרי או במרפאת-חוץ תחת הכותרת שהוא אסיר, ובמקום אסיר הוא בטיפול, אני חשבתי שזו פגיעה באדם, וכך הסבירו לנו גם אנשי משרד המשפטים. לכן חיפשנו להקל עליהם את העול האדיר שנפל עליהם, שהוא לפעמים, כמו שציינת, מקרים כמו, במירכאות, לא כמו סמים קלים, אבל סך הכול מקרים קלים. לכן אני חושב שפה, הפשרה הזאת, ותמיד ניתן לתקן. עובדה שאנחנו מתקנים תיקון קודם, אני חושב שאם נרגיש, אם בית-המשפט העליון יגיד שזה לא מספק אותו, שבחקיקה שהצענו יש פגיעה באנשים, אז אם זה בתקופה שלי או בתקופה של אחרים כמוך, הצעירים, אני חושב שיהיה מקום לתקן את זה. אבל כרגע נראה לי שהכי חשוב, לפתור את המשפטים, להקל על המשפטים שלא ניתן לסגור בבית-המשפט העליון. בית-המשפט העליון ביקש לדון, הוא לא מוכן לדון במצב הנוכחי. ובמצב הנוכחי הזה בינתיים יש סובלים.

יש אנשים שמחכים לפסק-דין בבית-המשפט העליון, לא רק בבתי-משפט אחרים.

הבקשה שלנו, של הוועדה בעצם, ההחלטה התקבלה פה-אחד גם בנוכחות אילן גילאון, לקבל את ההחלטה לצאת לדרך עם המצב הנוכחי ולעקוב. כפי שאת יודעת, הוועדה שלנו החליטה לא רק לחוקק חוקים אלא גם לעקוב אחרי ביצועם. נעקוב אחריהם ונעשה הכול כדי שמי שאמור להיות מטופל נכון יטופל, אף שהוא עשה עבירה, לצערנו, וצריך לתקן את המצב הזה. אז אני שוב וחוזר ומבקש מכל החברים, אני לא חושב שזה עניין של קואליציה או אופוזיציה. בדיון שהתקיים בנוכחות חברי כנסת רבים, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה, הייתה הצבעה פה-אחד שמוכיחה שהחוק הזה, גם אם הוא ניתן יום אחד לשיפור, הוא בהחלט דרך טובה להתמודד עם הבעיה. לכן אני מציע, אדוני היושב-ראש, להביא את זה להצבעה לקריאה שנייה ושלישית, כי אם רוצים,

תרשו לי לדווח, אני רוצה לדווח דווקא, אם תרשו לי, תמיד בנושא של בריאות הנפש. היום התקיים דיון על הרפורמה בבריאות הנפש. פתחה את הדיון חברתי מיכל בירן,

אל תפני אלי גב כשאני מדבר אלייך, לא מתאים, ואני רוצה להגיד שהדיון הזה היה מאוד פתוח, מאוד ביקורתי על המצב של היישום, אבל ליד זה גם החברים יכלו לראות שהרפורמה בבריאות הנפש יצאה לדרך. אני גם חייב לציין, אחד הנושאים המרכזיים שעלה בנושא של בריאות הנפש בזכות חברת הכנסת חנין זועבי, סדרנים, אני מבקש, סדרנים, יש יותר מדי רעש, חברי כנסת מדברים, טלפונים, אי-אפשר בצורה כזאת להמשיך לנהל את הישיבה. עלה בדיון היום הנושא של השירות של בריאות הנפש במגזר הערבי. אני חייב להגיד שלמרות העבודה האדירה של חנין זועבי ובעזרתי, אנחנו ניסינו לקדם את הנושא. המצב הוגדר על-ידינו כמצב חירום, אי-אפשר להמשיך בבריאות הנפש אם לא יתוקנו כמה עיוותים. עיוות מס' 1. אי-אפשר ש-20% מהאוכלוסייה יקבלו עכשיו יש סטטיסטיקה רשמית של "שולחן עגול" שהיה במשרד הבריאות על-פי בקשתנו, שבדק את כוח-האדם הנדרש לבריאות הנפש, המספרים, לצערי, לעומת ה-20% באוכלוסייה, נעים בין 1% ל-2.5% ולא יותר, בפסיכיאטריה, בפסיכולוגים הקליניים, בכל תחום ותחום שנבדק ואני חייב להגיד. אבל לפחות הישג אחד, משרד הבריאות מודה במצב הקשה של בריאות הנפש במגזר הערבי, ותהיה התמודדות אמיתית, ויש התמודדות אמיתית. מנכ"ל משרד הבריאות הודיע היום שכל מתמחה שרוצה למצוא ואינו מוצא פתרון לבד, משרד הבריאות באופן אישי ימצא לו פתרון להתמחות שלו. בחודש אוקטובר, עם חזרתנו מהפגרה, יהיה דיון מיוחד על המגזר הערבי, לא כדי לדבר על בעיות, אלא כדי לדון בהצעות הקונקרטיות של משרד הבריאות כדי להתמודד בנושא הזה. אי-אפשר להשאיר חלק מהאוכלוסייה באותה רמה. גם האוכלוסייה החרדית מוזנחת בנושא הזה, אבל לא קיימנו דיון היום במיוחד במגזר החרדי, זה דבר שנעשה גם כן לקראת אוקטובר או נובמבר. אנחנו גם ביקשנו שהרפורמה בבריאות הנפש תלווה אחת לשישה חדשים על-ידי הוועדה, ולאורך כל הזמן, בין דיונים לדיונים, ועדת משנה, שבראשותה נורית קורן, תמשיך ללוות את כל התהליך הזה. זה אומר כמה מביאים בחשבון בצורה רצינית את זה, ואני באמת רוצה להודות על שיתוף הפעולה. אם הדיון הקודם היה מאוד רעשני ובלתי ניתן לשליטה, יש לי חבר שנשאר עד הסוף והוא דב חנין, הוא יכול לתת את העדות שגם עם דבריו הקשים, כרגיל,

אני חושב שהיה היום דיון פורה וענייני שיקדם את הנושא.

תודה ליושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות חבר הכנסת אלי אלאלוף.

הכנסת, נא לשבת במקומותיכם. אנחנו עוברים להצבעה על ההסתייגויות. חברת הכנסת אורלי לוי, את משאירה את ההסתייגות, אני מבין?

אם כן, חברי הכנסת, לסעיף 1 בהצעת החוק יש הסתייגות של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, חבר הכנסת אילן גילאון לא נוכח, ולכן אנחנו נצביע על ההסתייגות לסעיף 1 של חברת הכנסת אורלי לוי. מי בעד? מי נגד? ההסתייגות של חברי הכנסת אורלי לוי אבקסיס ואילן גילאון לסעיף 1 לא נתקבלה. 44 מתנגדים, 31 בעד, שני נמנעים. אם כן, ההסתייגות לא נתקבלה. לסעיף 2 אין הסתייגויות. אנחנו נצביע על סעיף 1 וסעיף 2 כהצעת הוועדה. חברי הכנסת, כהצעת הוועדה. מי בעד? מי נגד? סעיפים 1 2, כהצעת הוועדה, נתקבלו. 65 בעד, עשרה מתנגדים, שלושה נמנעים. אם כן, סעיפים 1 ו-2 התקבלו כהצעת הוועדה. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. אנחנו נצביע, חברי הכנסת, על הצעת החוק בקריאה שלישית. חברי הכנסת, מי בעד? מי נגד? חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 9), התשע"ו 2016,

64 בעד, עשרה מתנגדים, שלושה נמנעים. הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 9), התשע"ו 2016, התקבלה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. תודה ליושב-ראש הוועדה. הצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2), התשע"ו 2016, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת ניסן סלומינסקי. חבר הכנסת איתן ברושי מודיע לי שהוא הצביע בטעות במקום חבר הכנסת זוהיר בהלול, לפרוטוקול, הדבר נרשם. לא שיש הצבעה כפולה, הוא הצביע בטעות, זה לא משנה את התוצאה ואת ההצבעה,

אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה,

חברי חברי הכנסת, בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2), התשע"ו 2016. הצעת חוק ממשלתית זו באה ברציפות ונועדה לסייע למערכת אכיפת החוק בסיכול עבירות באמצעות קביעת הגבלות ואיסורים, ואף סגירה מוחלטת. כלומר, יש מקומות שבהם, אולי צריכים להוציא את החוק ולהגביל את הכנסת בסגירה, אולי, אף אחד לא שומע מה אני מדבר. זה משהו. לא חשוב. יש מקומות שבהם מתבצעות עבירות, וכדי שאפשר יהיה לאכוף את החוק צריך לסגור את אותם מקומות, או קבוע או זמני.

מדובר רק במקומות שבהם מבצעים את העבירה עצמה. שזה יהיה דבר משמעותי.

מוצע להסדיר מחדש ובאופן בהיר את הסמכות להורות על הגבלת השימוש במקומות המשמשים לביצוע העבירה. אני מדגיש שוב, רק במקומות שבהם העבירה מתבצעת. שוב, יש כאן תוספות ויש כאן מגבלות שאני רואה שהציבור לא ער להן, אז אני אסמוך על כך שהציבור קרא את הצעת החוק. יש הסתייגויות. אני מבקש מחברי כולם להתלכד סביב החוק הזה. כולנו רוצים, שאם יש מקום שבו מתבצעת עבירה באופן קבוע ולא חד-פעמי, נניח בית-זנות, אם זה אסור, או מקום שנעשים בו הימורים שאסורים על-פי חוק, באופן קבוע, לתת את היכולת והכוח לסגור את המקום הזה. לפעמים זה לתקופה, לפעמים לאורך זמן. יש כל הפרטים בחוק. אני מבקש מכל חברי להתלכד ולהצביע בעד החוק.

תודה ליושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת ניסן סלומינסקי. יש הסתייגויות לחוק, כאמור. לסעיף 13, הסתייגות של חברות הכנסת מיכל רוזין, יעל גרמן ורויטל סויד. חברת הכנסת מיכל רוזין איננה, אז לא תוכל לדבר. חברת הכנסת יעל גרמן, מוותרת?

מוותרת. חברת הכנסת רויטל סויד. הסתייגות, חמש דקות לרשותך להסתייג. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, השרים, חברי חברי הכנסת, צריך להבין שהצעת החוק שאנחנו עומדים להצביע עליה כעת היא חוק קיים שמבקשים את תיקונו. החוק הקיים היום כבר נותן סמכות סגירה של מקומות שבהם מתבצעות עבירת זנות, עבירת סחר בסמים וכמובן עבירה של הימורים. מה בא להוסיף פה החוק היום? הוא בא להוסיף עבירות נוספות. ודאי שאנחנו מסכימים, אם היו מביאים עבירות נוספות כמו זנות, סחר בסמים והימורים, היינו מסכימים לתת סמכות סגירה לשוטר ל-30 יום, וגם מעבר לכך, אבל מעיון בתוספת שמציינת את העבירות אנחנו רואים שאנחנו מגיעים לסיטואציות מאוד מאוד מורכבות,

החזקה של סמים, לרבות לשימוש עצמי. אז מה אנחנו אומרים פה היום? שלשוטר, לא לשופט, תהיה סמכות להורות על סגירת מקום כי הוחזקו בו סמים לשימוש עצמי? זאת אומרת, האם באיזה אופן, דירה של אדם שבה הוא מחזיק סם לשימוש עצמי, שוטר יוכל לבוא ולהורות על סגירת המקום? או אם מדובר על מקום שיש בו הפרת זכויות יוצרים וסימני מסחר, אז יבואו ויאמרו שלגבי אולמות אירועים שבהם משמיעים שירים מסוימים תהיה סמכות סגירה כשהמקום מתנהל על-פי דין אך ורק בגלל העבירה הזאת? או ביצוע עבודות גז ללא רישיון?

אנחנו רואים שהחוק הזה, שהוא חוק חשוב ומבורך, הוכנסו בו בתוספת השנייה עבירות שיש קושי גדול מאוד לתת סמכות בלעדית לשוטר לבוא ולסגור בגללן. ולכן הצעת החוק הזאת, היה צריך לעבוד עליה יותר ולברר אותה, ולברור, לברור את העבירות, שהדברים יהיו בקונסנזוס. ההסתייגויות שאנחנו מגישים הן לגבי העובדה שלא הוסיפו עבירות שכן היה צריך להוסיף, אף שאני וחברותי בוועדה התעקשנו להוסיף אותן,

מקום שיש בו פרסום ומסירת מידע בדבר זנות של קטין. אנחנו סוגרים מקומות עם שימוש עצמי בסם, אבל לא לסגור מקום שמפרסם ומוסר מידע על זנות של קטין? זה אבסורד. או מקום, או איסור פרסום בדבר שירותי זנות של בגיר, או בכלל מקום שיש בו פרסום והצגת תועבה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על חוק שחוקק באופן נמהר, סוג של יציר כלאיים, כשמצד אחד אין פה עבירות חמורות כמו פרסום דברי תועבה, זה מקום שלא צריך לסגור אותו, כאן לשוטר לא תהיה סמכות, וכנ"ל מקום שיש בו פרסום ומסירת מידע בדבר זנות של קטין. את זה לא הכנסנו, אבל מצד שני הוכנסו עבירות שהן עבירות יחסית קלות, כמו החזקת סם לשימוש עצמי, הפרת זכויות יוצרים, במקום שהוא גם חלק ממקום שעיסוקו הוא חוקי, ובהחלט ניתן לבוא ולומר שיש חשש גדול,

לא, תסתכל על זה בתוספת. בני, תסתכל בתוספת, לא הורדנו את השימוש העצמי. אני זוכר שהחרגנו את זה. לא הורדנו את זה, וזה בעייתי מאוד. ולכן אני אמליץ לחברי להתנגד להצעת החוק.

תודה לחברת הכנסת רויטל סויד. חבר הכנסת, יושב-ראש הוועדה, ניסן סלומינסקי. רק רגע, יש בקשת דיבור, אורי מקלב נמצא? לא נמצא. אדוני יעלה. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, השרים, חברי חברי הכנסת, אם הבנתי טוב את ההסתייגות של חברת הכנסת רויטל, אם הבנתי, אז הכוונה היא שרצית להוסיף עוד כמה דברים לנושא? קודם כול, נדבר על להוסיף:

את צודקת, אבל, רויטל טענה שלא החרגנו שימוש עצמי. לא צריך לתקן אותו, הוא כבר מתוקן. כנראה טעות נפלה בידה והדברים תוקנו. אז תוסיפו את העבירות. רק להוסיף, תוסיפו שלוש עבירות. עכשיו, לגבי התוספת,

לגבי התוספת, התשובה היא מאוד פשוטה. למה לא הכנסנו אותה, אף שיכול להיות שהיה ראוי להוסיף? מסיבה פשוטה: כי אם אנחנו הולכים לעשות צעד דרסטי, דרמטי, לסגור, אז אנחנו מדברים עם המשטרה ואומרים: רבותי, אנחנו סומכים עליכם, אנחנו רוצים שיהיה לכם הכוח, תגידו לנו מה אתם צריכים. כי לסגור דברים מעבר למה שהם צריכים, אבל מה אם לנו

אני אתן תשובה, דקה. כלומר, אז המשטרה אומרת לנו: אנחנו צריכים לגבי א',

שם יש לנו בעיה. לגבי הנושאים האחרים, אני שמחה לגלות שהמשטרה עושה דברים כאלה בשביל, חברת הכנסת, פרסום זנות ופרסום תועבה דרך שימוש בקטין או דברים כאלה, אומרת המשטרה: אנחנו יודעים לטפל בזה גם בלי הצעד הדרסטי של הסגירה. אז מאחר שהם אומרים שהם יודעים לטפל גם בלי זה, אבל הבעיה היא בדיוק שלא נותנים על העבירות האלה דגש ולא סוגרים מקומות כאלה. אבל אני אומר, אם המשטרה אומרת לנו שהיא לא צריכה בשביל זה צעד כל כך דרסטי של סגירה, מי אני שאני אוסיף את זה, מה זאת אומרת? אתה המחוקק, לא מפני שאני המחוקק. גברתי חברת הכנסת, אנחנו הולכים כאן לעשות צעד חזק, לתת כוח לסגור משהו. עכשיו, איך אומרים, צריכים לעשות את זה במשורה. אז אם הגוף האחראי לנושא זה רק חומר שקשור, אומר: פה אני לא צריך, אז מה אתם רוצים? שאני גם את זה אסגור? למה? כן, כן, כי אלה עבירות לא פחות חשובות, למה?

כדי לאכוף את החוק אני לא צריכה צעד דרסטי, יש לנו דרכים אחרות. בכל אופן, מה, זה פחות חשוב מזכויות יוצרים?

חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, הסתיימה הוועדה, אנחנו לא בוועדה.

לכן אמרתי: אם המשטרה הייתה חושבת שהיא צריכה גם את זה, היינו נותנים לה את הכוח הזה. אבל אם לא, זה לא דבר פשוט, סגירה של מקום. לכן עושים את זה במשורה. בכל אופן, כדי לדבר עדיין על החוק, לפני שנעבור לדבר גם על דברי תורה, אז עדיין במסגרת החוק, זה יותר מעניין.

אני רוצה להודות לידידי בני בגין, טוב,

בכל אופן, בגלל האופי החריג והסמכות שבה מדובר, שמאפשרים לסגור מקום, וצריכים להבין, אנחנו סוגרים את המקום הזה עוד בטרם הועמד בעל המקום או המחזיק לדין. רבותי, שנבין.

חברת הכנסת כבר לא שומעת, כאן אנחנו מדברים על מקום שעדיין לא העמידו לדין את הבעלים שלו ועוד אין פסק-דין. אפילו ללא כתב-אישום. זה מה שאני אומר, לא העמידו אותו בכלל לדין. אפילו אין כתב-אישום. אין כתב-אישום. אני התחלתי להודות לך, אתה רק לא שמעת. אמרתי שאני רוצה להודות לך על שניהלת את הישיבה כשאני לא הייתי. בכל אופן, מדובר כאן בשלב מאוד מקדמי. כך שזה לא דבר פשוט כאן, אפילו עוד אין כתב-אישום. לכן צריך לעשות את זה מאוד מאוד במשורה, ולכן גם,

כשמגיעים לנושא של הסגירה,

לכן יש כאן הרבה מאוד, איך אומרים, סייגים, וזהירות, וכל מה שהחוק שם כדי שלא נעשה את זה, כי עדיין אין אפילו כתב-אישום. ולכן נוספה להצעת החוק הדרישה כי מתן צו להגבלת שימוש במקום יותנה בכך שהעבירה מתבצעת במקום "כחלק מפעילותו השגרתית".

זה לא שבמקרה הייתה שם איזו עסקת סמים או במקרה היה שם משהו, אלא שהעבירה מתבצעת שם "כחלק מפעילותו השגרתית". אך לא העיקרית. כלומר, מה? אולם אירועים.

כלומר, באולם אירועים אתה יכול לסגור? חברת הכנסת רויטל סויד, כמה אני יכול לקבל את ההפרעות?

את זה הייתם צריכים לסיים בוועדה, לא פה.

בנותינו ובנינו החיילים, שכולנו מצדיעים לכם. אני רוצה לברך אתכם בברכת ברוכים הבאים. תראו איך הגוף המחוקק יושב,

דן בכל מילה, ובסוף יוצא חוק טוב. אז ברוכים הנמצאים ביציע, חיילינו היקרים. ולכן דבר ראשון שאנחנו רוצים, שהעבירה תהיה "כחלק מפעילותו השגרתית". כלומר, שזה לא יהיה מרכיב שולי או זמני בפעילות, מדובר כאן בסחר נשים, סמים, הימורים וכיוצא בזה. בנוסף, ביחס לעבירות הפחות-חמורות הנכללות בתוספת, לדוגמה, אבל, ניסן, זה היה לפני

רויטל? פה את חושבת שאת תהיי מסוגלת להסדיר את הדברים? דוגמת עבירות על פקודת סמים או על חוק, אני מזמינה אותך לוועדה שלנו,

את יודעת שאני בישיבה הזאת, חסר לי רק את הוועדה שלה, ואני אסיים,

את יודעת שאת זה לא אני ניהלתי. אמרתי לבני תודה. רק הוא לא רצה לבוא ולהקריא, אז אני עושה את זה. בכל אופן: נקבעו תנאים מחמירים יותר להוצאת צו להגבלת השימוש במקום. למשל, ניתן להוציא את הצו רק אם המקום שבו מדובר משמש בעיקרו, שוב, בעיקרו, לביצוע העבירה, או אם מדובר בנסיבות שעלולות לסכן חיי אדם או את בריאותו, כגון אם מדובר בעבירות של מכירת תרופות מזויפות או אלכוהול מזויף, שפה יש סכנה לחיי אדם ואז ודאי שאתה צריך לעשות את זה בזריזות. אדוני יושב-ראש הקואליציה, הוא מחכה לך. כמו כן, רגע, אני אמרתי שאני מחכה לו? אני, יש לי עוד טונות לדבר. אמרתי, החוק עצמו עוד לפני דברי תורה. כמו כן, כדי למנוע שימוש חוזר ולא מבוקר, בצווי ההגבלה שיש בידי המשטרה, הוסיפה הוועדה להצעת החוק הוראה הקובעת שאם הוצא צו מינהלי בידי קצין משטרה, הוא לא יכול להוציא צו חדש בתום שנתיים מהפקיעה שלו, כדי שתהיה שליטה על זה. אני רואה עכשיו שבאמת חברי חברי הכנסת, כולם בתוך העניין וכולם הבינו את הדברים וכל אחד יודע מה הוא צריך להצביע. שוב, אני פונה לחברי, בקואליציה ודאי אבל גם באופוזיציה: החוק הוא חוק ראוי, ההסתייגויות הן לא הסתייגויות שמישהו אומר שזה לא, אלא פשוט המשטרה אומרת שעדיין היא לא צריכה אותן, אז למה נטיל? אני סומך על כולם, ואני שוב פונה לחברי להצביע כדי לאשר את החוק בקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה. תודה ליושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת ניסן סלומינסקי. חברי הכנסת, נא לשבת במקומותיכם. אנחנו עוברים להצבעה על ההסתייגות להצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2), התשע"ו 2016. לסעיפים 1 12 אין הסתייגויות. אנחנו מצביעים כהצעת הוועדה. מי בעד?

כהצעת הוועדה, אני אומר. הוא אמר "הסתייגות",

אתה תקשיב לי טוב, אני מאוד ברור. אמרתי: לסעיפים 1 12 אין הסתייגויות, אז מצביעים כהצעת הוועדה. סעיפים 1 12 נתקבלו. 50 בעד, 21 מתנגדים ואחד נמנע. אם כן, סעיפים 1 12 התקבלו כהצעת הוועדה בקריאה שנייה. לסעיף 13, הסתייגות של חברת הכנסת מיכל רוזין, שאיננה, יעל גרמן וחברת הכנסת רויטל סויד. חברי הכנסת, מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? זה לא מופיע אצלי. אני מבקש להצביע נגד.

יעל גרמן ורויטל סויד לסעיף 13 לא נתקבלה. 43 מתנגדים, ועם קולו של חבר הכנסת יוגב, שלא נכלל, זה 44, 27 בעד, אחד נמנע. אם כן, ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו מצביעים על סעיפים 13 ו-14, מכיוון של-14 אין הסתייגויות. מצביעים על 13 ו-14 כהצעת הוועדה. מי בעד ומי נגד? סעיפים 13 14, כהצעת הוועדה, נתקבלו. 49 בעד, 23 מתנגדים, אחד נמנע.

סעיפים 13 ו-14 התקבלו כהצעת הוועדה ועברו בקריאה שנייה. אנחנו עוברים לקריאה שלישית. הצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2), התשע"ו 2016, קריאה שלישית, מי בעד? מי נגד? חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2),

49 בעד, 22 מתנגדים ואחד נמנע. הצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2), התשע"ו 2016, עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. הכרזה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 70), התשע"ו 2016, שהחזירה ועדת החוץ והביטחון. החלטת ועדת האתיקה בעניין היעדרות חברי הכנסת מישיבות הכנסת בכנס החורף של המושב השני של הכנסת העשרים, מאוקטובר 2015 עד אפריל 2016. תודה. תודה למזכירת הכנסת. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת יואב קיש. הודעה זו אינה מצריכה הצבעה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אבקש להודיע על חילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק המים (תיקון מס' 27), התשע"ו 2016: מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה, מסיעת יהדות התורה, במקום חבר הכנסת אורי מקלב יכהן חבר הכנסת יעקב אשר, מסיעת ישראל ביתנו, במקום חבר הכנסת רוברט אילטוב יכהן חבר הכנסת חמד עמאר. הודעה נוספת: ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום לאשר ממלא-מקום נוסף בוועדת הפנים והגנת הסביבה: מטעם סיעת הליכוד יכהן חבר הכנסת יהודה גליק.

תודה ליושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת יואב קיש. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לסעיף 5 בסדר-היום: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 179), התשע"ו 2016, קריאה ראשונה. תציג את הצעת החוק השרה מירי רגב בשם שר הרווחה והשירותים החברתיים.

חברי הכנסת, איתן ברושי, אם אפשר, תעשו את זה בצד ולא באמצע המליאה, כי זה מפריע לדיון. כבוד היושב-ראש, ראש הממשלה,

כנסת נכבדה, הצעת החוק שבנדון היא הצעת חוק של השר כץ, ואני מציגה אותה. הצעת החוק שבנדון, עניינה הסדרת סוגיית הצבת שוטרים בתשלום בסניפי המוסד לביטוח לאומי. בסניפי המוסד לביטוח לאומי מועסקים מאז ומעולם שוטרים בתשלום לסיוע בשמירה על הסדר הציבורי במהלך ביצוע המשימות של סניפי המוסד. מדובר בפעילות על בסיס קבוע אך לפרקי זמן מוגבלים, שבהם ניתן שירות לקהל המבוטחים בסניפי המוסד. נוכחות השוטרים בסניפי המוסד נדרשת בשל היקף המבקרים הרב, כ-5 מיליון ביקורים מדי שנה, וכן בשל אופי השירות, המעורר לעתים מצבי חיכוך עם אוכלוסיית הזכאים. בעניין זה יצוין כי בשנה החולפת התרחשו בסניפי המוסד לביטוח לאומי קרוב ל-600 אירועים של פגיעה בסדר הציבורי, מתוכם כ-60 אירועי תקיפה או איום על עובדי המוסד, מאות אירועי אלימות ועשרות איומים בהתאבדות. סעיף 102ז לחוק המשטרה, התשס"ו 2006, להלן: חוק המשטרה, אשר תוקן בשנים האחרונות, קובע כי "קצין מוסמך רשאי, לבקשת מי מהמנויים בתוספת השנייה, להקצות שוטרים בתשלום לשם סיוע בהפעלת סמכויות אכיפה או גבייה הנתונות להם על-פי דין". בשל נוסח הסעיף האמור נוצר ספק באשר לחוקיות המשך העסקת שוטרים כאמור בתוך סניפי המוסד, משום שנערכת בהם עבודה הקשורה גם לתשלום גמלאות ולשמירה על הסדר הציבורי ועל שלום הציבור בסניף, ולא רק לאכיפה וגבייה. לנוכח הקושי החוקי האמור, בשל ייחודו והיקף פעילותו של המוסד, ובהתחשב במגוון האוכלוסיות שבהן הוא נדרש לטפל מדי יום, וכן בשל החשש הכבד כי בהיעדר נוכחות משטרתית מספר האירועים האלימים יגדל משמעותית, מוצע להוסיף לחוק הביטוח הלאומי , התשנ"ה 1995, את סעיף 386א, לעגן בו את מצב הדברים הקיים ולקבוע במפורש כי בלי לגרוע מהאמור בסעיף 102ז לחוק המשטרה, קצין משטרה רשאי להקצות שוטרים בשכר בעת שעות קבלת קהל בסניפים של המוסד לביטוח לאומי גם לשם שמירה על הסדר הציבורי ועל שלום הציבור בהם. לעניין זה, ייחודו ובידולו של המוסד על פני גופים אחרים מתבטאים בצירופם של כל אלה: 1. המוסד אמון על הענקת זכויות מתחום הביטחון הסוציאלי לכלל תושבי המדינה, הוא פועל בכל רחבי הארץ ובהיקפים העולים בסדרי גודל על כל גוף אחר, 2. עיקר פעילותו של המוסד מתמקדת באוכלוסייה מוחלשת ברמה סוציו-אקונומית נמוכה, ועובדה זו יוצרת מצבי חיכוך מול האוכלוסייה המטופלת וחשש מתמיד לפגיעה משמעותית בסדר הציבורי, לרבות חשש לחיי אדם, 3. היקפי הפעילות של המוסד לביטוח לאומי הם גבוהים במיוחד ואין להם מקבילה בקרב תאגידים חוץ-ממשלתיים אחרים: מדי שנה מתקיימים בסניפי המוסד לביטוח לאומי מפגשים עם כ-5 מיליון מבוטחים הדורשים לקבל שירות לשם מיצוי זכויותיהם בענייני גמלאות או חובות בדמי ביטוח, 4. היתרון בהעסקת שוטרים בשכר, בהקשר זה, נתון בעצם מקצועיותם ויכולתם לטפל, למנוע ולמזער פגיעה באוכלוסייה הנזקקת לשירות המוסד וכן באוכלוסיית נותני השירות, שוטרים הפועלים גם בקהילה, מכירים את הנפשות הפועלות ואת המוקדים הבעייתיים בקהילה, ומשכך, יש בידיהם הידע והכישורים הרלוונטיים והאפקטיביים לשמירה על תכלית העסקתם. יובהר כי המוסד לביטוח לאומי מפעיל גם אנשי אבטחה בהיקף גדול לשמירת הסדר הציבורי, והעסקת שוטרים למטרות שתוארו לעיל הכרחית לאור מומחיותם והסמכויות הייחודיות הנתונות בידיהם. לפיכך, נבקשכם לתמוך בהצעת החוק החשובה ולהעבירה לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

תודה לשרה מירי רגב, שהציגה את הצעת החוק בשם שר הרווחה והשירותים החברתיים.

אנחנו פותחים את הדיון בהצעת החוק המובאת לקריאה הראשונה. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת מירב בן ארי, מוותרת, חברת הכנסת תמר זנדברג,

חבר הכנסת נחמן שי,

חבר הכנסת מנואל טרכטנברג,

חבר הכנסת עיסאווי פריג' איננו, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, מוותרת, חברת הכנסת מיכל רוזין,

חבר הכנסת אראל מרגלית,

חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, מוותר, חבר הכנסת יוסי יונה,

חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, מוותר, חבר הכנסת זוהיר בהלול, איננו, חבר הכנסת עמר בר-לב,

חברת הכנסת זהבה גלאון,

חברת הכנסת יעל כהן-פארן,

חברת הכנסת קסניה סבטלובה, איננה, אני מדלג, חבר הכנסת אחמד טיבי, איננו, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה,

חבר הכנסת אמיר אוחנה, מוותר, חברת הכנסת יעל גרמן, איננה, חברת הכנסת רויטל סויד, מוותרת, חבר הכנסת עפר שלח, איננו, חבר הכנסת אורן אסף חזן, מוותר, חבר הכנסת יחיאל חיליק בר, מוותר, חבר הכנסת איציק שמולי, מוותר, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, מוותר, חבר הכנסת באסל גטאס, גם הוא איננו.

חברי הכנסת, אני עובר להצבעה בקריאה ראשונה. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 179), התשע"ו 2016, קריאה ראשונה, מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 179), התשע"ו 2016, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. 50 בעד, שישה מתנגדים ואחד נמנע. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה, ותועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 55), התשע"ו 2016, קריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן.

הסדר דומה כבר קיים בסעיף 145א2(א1) לפקודת

לאחרונה בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה

אבקש מחברי חברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה ולהעבירה לוועדת הכספים להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

זהבה גלאון,

עבדאללה אבו מערוף, רוצה לדבר, אדוני, או מוותר?

חבר הכנסת אראל מרגלית,

איציק שמולי, מבקש לוותר, חברת הכנסת מיכל רוזין,

קסניה סבטלובה,

עיסאווי פריג' איננו, יעל גרמן, איננה, עמנואל טרכטנברג, איננו, חבר הכנסת עמר בר-לב, מוותר, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, מוותר, חבר הכנסת יואל חסון, איננו, חבר הכנסת אורן אסף חזן, מדבר בטלפון, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, מוותרת, חבר הכנסת אחמד טיבי, איננו, ישראל אייכלר, איננו, חבר הכנסת זוהיר בהלול, איננו, חבר הכנסת יוסי יונה,

חבר הכנסת באסל גטאס,

חברת הכנסת רויטל סויד, איננה, חברת הכנסת עליזה לביא, איננה, חברת הכנסת יעל כהן-פארן,

חבר הכנסת אורי מקלב,

חבר הכנסת אמיר אוחנה, מוותר, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, איננו, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, איננו, חבר הכנסת עפר שלח,

אם כן, חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 55), התשע"ו 2016, קריאה ראשונה, מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 55), התשע"ו 2016, לוועדת הכספים נתקבלה. 56 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני מוסיף לפרוטוקול את חבר הכנסת אלי אלאלוף, יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ואת חבר הכנסת מוטי יוגב. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 55), התשע"ו 2016, עברה בקריאה ראשונה, ותועבר לוועדת הכספים להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. חברי הכנסת, הודעה דרמטית: תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי, ט"ו בסיוון התשע"ו, 21 ביוני 2016, בשעה 16:00. ישיבה זאת